לכם לכולכם,

ואנחנו חושבים שהאמת זה דבר כל כך חשוב לשני העמים.

היום ה- 15 במאי העם הערבי הפלסטיני מציין את יום הנכבה העם היהודי מימש את זכותו להגדרה עצמית

כלומר לציבור יש, הציבור צמא להכיר את העבר שלו, לא יכול להיות שרק דילים פוליטיים יאפשרו לציבור גישה ללמוד את העבר שלו, מדיניות הנגשת החומרים בארכיון צריכה להיות סדורה

תודה, כאמור אנחנו מנהלים בשנים האחרונות מעקב אחר היקף

במסגרת הזאת פרסמנו היום כאמור את דף הנתונים הזה, המכון הוא ארגון עצמאי, תכניו נקבעים על ידי צוות המכון והנהלתו ללא

בארכיון המדינה ובארכיון צה"ל ומערכת הביטחון,

לא נכנס עכשיו לכל

מקובל לחלוטין שהארכיון קובע תקופה של הגבלת גישה לחומר שמצוי בו, התקופה הזאת נועדה בדרך כלל לעקר את

בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון המספר הוא דומה כ- 1.1 מיליון תיקים מהתיקים הענייניים, שוב אני מדגיש פה את ההבדל כי זה חשוב, לא תיקי פרט או תיקי פרשה, מתיקי המסמכים ,

התוצאה היא שבלא מעט מקרים אנשים מקבלים החלטות על דעת עצמם, ייתכן בהתייעצות ייתכן

אבל עדיין במשך שנים, התקן של עובדי החשיפה בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא 3.3 שבהן אין

שבהם מועסקים שישה עובדי חשיפה בהיקפים חלקיים,

למעשה עד היום על אף שהארכיון צה"ל החל להנגיש

אנחנו מציעים שבתקנות יקבע העברה של סמכות החשיפה של כל החומר הארכיוני מידי המפקידים כפי שהוא המצב היום לידי עובדי ארכיון

כאשר האינטרסים של הגורמים המפקידים, אותם משרדים שונים שהפקידו את החומר בארכיון,

מורה להם בלי סמכות לסגור חומר בארכיונים מסוימים, היא גם לוקחת את החומר אליה.

הדבר זה נמצא מאחורי הקלעים. אז תגיד לי בבקשה, אני קראתי את הספרים

הכישלון הגדול שלי,

כאשר התברר לי לאחר שהעלינו את האתר של ארכיון

זה מסמך רשמי הוא קיים גם היום באתר ארכיון המדינה, מנהלת הוועדה שמה לינק אליו באתר של הוועדה כאן,

ולמחרת עזיבתי, עזבתי בספטמבר 2018 וכעבור יומיים בערך עברתי את המתרס ונהפכתי לחוקר, עד אז הייתי הארכיונאי שמספק את החומרים, נהייתי חוקר שמבקש לראות את

בתקופתי מנכ"ל משרד ראש הממשלה שלח מכתב לכל המנכ"לים ואמר, אני ממליץ לכם שתביאו שתייפו את כוחו של הגנז וצוותו שהם יעשו את העבודה, כי הם יש להם את המיומנות והם יודעים לעשות את זה, וגם זה מעניין אותם לעשות את זה, את עובדי משרד החקלאות לא מעניין לפתוח חומרים מלפני 40 שנה.

ואז הם חייבים ללכת לוועדת שרים, הנכון הוא שבשנים האחרונות ועדת שרים זה קצת בעיה כי ממשלות זה היה קצת בעיה,

מאז 2018 ארכיון המדינה העביר

זה היה המצב עד לפני חמש שנים. בתקופתי התחלתי התפקיד שלי כגנזת התחיל באמצע 2019, ועד היום נחשפו בארכיון המדינה כ-70 אלף תיקים שהם

אנחנו מתחילים את שנת התקציב במחסור של 10 מיליון שקלים, אז לבקש תקנים, אני לא אהיה כמה מכם מצויים בזירה הזו, בקשה של תקנים בשירות הציבורי היא בקשה בעלמא לא נקבל,

עכשיו לשאלתך אדוני היושב ראש, אנחנו בין יתר המאמצים שאנחנו עושים, אנחנו מבקשים ללכת לפרויקט של בינה מלאכותית, כאשר הרעיון הוא שהבינה המלאכותית שקצת מושמצת בשבועות האחרונים בצדק בהיבטים מסוימים, תחליף את הגורם האנושי באופן הזה שהבינה המלאכותית תבין את

נימוקים להשחרה,

זה לא תמיד פשוט כי לפעמים הנימוק עצמו מספר את הסוד שנמצא מתחת להשחרה אבל זו ההנחיה, ולכן אם אתם נתקלים במצב שבו אין נימוק לחשיפה,

למשל מה שנחשף בסרט שהזכרתי היו רגישויות פוליטיות של שרים שהתבטאו כך או אחרת נגד מוצאים מסוימים או יהודים ממקורות מסוימים.

שאין שום שיקול פוליטי, לא היו שיקולים פוליטיים בוודאי לא בתקופתי, אני לא מכירה מה קרה קודם לכן.

קצב איטי בחשיפה,

וגם ללא SLA זאת אומרת ללא אמות מידה שקובעות תוך כמה זמן ייחשף החומר, אנחנו קבענו SLA למרות שיש אצלנו כל כך מעט אנשים שעוסקים בחשיפה, הבנו שהציבור איננו יכול לחכות זמן ממושך בין היום שהוא מזמין את התיק ליום שהוא

בזמן הקרוב הוא יעלה להערות הציבור באתר של משרד המשפטים, החוק שאנחנו כותבות הוא חוק חדש התחלנו אותו מאפס, כל מה שנעשה לפני תקופתנו בעצם לא היה רלוונטי והתחלנו לכתוב אותו מחדש, ובחוק הזה אני חושבת שחלק מההצעות שלכם פה אדם וליאור יבואו לידי

הדבר הזה אגב בהליכי חקיקה מתקדמים מאוד, משרדי הממשלה כבר קיבלו את טיוטת החוק,

נעמי כבר נפגשה גם עם הגופים הביטחוניים וגם משרדי

אני רוצה אנחנו טוענים שבן גוריון כך טוענים אנחנו, מה שנעשה בדיר יאסין ואחרי זה מה שקרה, הוא רצה אותו דבר כלפי כפר קאסם בשביל שתושבי המשולש יברחו בצל מלחמת 1956,

למצוא אנשים שיש להם גם ראייה ביטחונית וניסיון, וגם ראייה היסטורית,

אנחנו כל הזמן ממשיכים לחפש ולנסות להגדיל את הצוות

הקריטריונים לא שקופים, חלק גדול מהפניות לא נענות, קצב החשיפה לא מתקרב אפילו למה שמתבקש, ושוב פעם יושב הראש צריך להגיד, כנסת ישראל חוקקה חוק הארכיונים המדינתיים שאתן מופקדות עליהם,

בנוסף לזה בתיקי המשטרה שנמצאים בארכיון המדינה, אבל הם באחריות של חשיפה של חושף משטרתי שכמעט ולא קיים, וזה משהו שמכירים, זה לא שדברים שאנשים שבתחום שלנו מבינים לחלוטין, שיש פיגור עצום שחלקו הוא תקציבי

אני לא קיבלתי אני אף פעם לא קיבלתי הסבר באמת

גם המשפט הזה שאומר צנעת הפרט זה לא אומר כלום, אם לא אומרים לי מה זה צנעת הפרט שמעורבת בזה זה לא הסבר. תודה רבה לך.

רבה לך אני עובר לליאת קוזמא בבקשה, תציגי את עצמך.

שמי ליאת קוזמא, אני פרופסור בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה

כאילו כאשר אנחנו מגיעים לנושא של ילדי תימן, כאשר אנחנו מגיעים לנושא של כפר קאסם ודיר יאסין יש לנו בעיה,

גם כשאנחנו מגיעים לדברים הרבה יותר אזרחיים, חילוניים,

נטען פה שדברים שלא עברה תקופת החשיפה דורשים מעבר לחשיפה,

שתקבלו מושג, בשנות השבעים כל שנה הופקדו אלפי תיקים של משרד הסעד זה כבר היה עם משרד הרווחה הופקדו בארכיון המדינה, אבל בחמש השנים הראשונות כל החמש השנים יחד 80 תיקים, זה מתחבר

לא היה מתקן מיוחד. ככה כותב כשהופקדו החומרים, יש תזכיר שמדבר על בניין של מתקן מיוחד, אנחנו כמובן קוראים לחקור איפה אותו מתקן או איפה אותו

והמחיקה שלה שהיא התוצאה שלה זה נכבה מתמשכת גם תרבותית וגם היסטורית. אני מתמקדת כאן בצנזורה וגם באסטרטגיות המרכזיות שעומדות מאחורי המנגנון של השליטה בידע,

כך קורה שבאמת החומרים שהם הפלסטינים הם קודם כל חסויים ל- 50 שנה,

אני מה שאני מראה גם, זה דבר מרכזי שכאן אני אדבר על

הדבר הנכון לעשות גם מבחינת חופש החופש האקדמי, וממילא כמובן הדמוקרטיה וערכי הדמוקרטיה, וגם מבחינת הצדק ההיסטורי, הוא לשחרר כל מסמך תעודה ומילה שנמצאים בארכיונים ומוסתרים שלא בצדק, וזה אחד מהדברים שהדיון הזה אני מקווה יתרום לו. תודה רבה לך חבר הכנסת

עכשיו דיברתם על איך הבינה המלאכותית יכולה לעזור לארכיון המדינה לממש את תפקידו החברתי,

הפוך, ארכיון המדינה יכול לעזור לבינה מלאכותית לממש את תפקידה החברתי, המודלי שפה שאנחנו מעבדים בבינה מלאכותית חזקים כמו

יהיו חזקים כמו מה שהולך ברשתות החברתיות, אם נזריק

אלא אם כן מסכנים את האינטרסים המוגנים שמנועים בתקנות. נכון זה נכון, גם יש להם נוהל שהם בעצמם כתבו שזה מה שהזכרתי קודם,

וסומא עליהם לחפש חומרים כאלה שהם יכולים לחשוף.

ולכן הציבור לעולם לא ידע שהוא קיים ולעולם לא יוכל לקבל אותו עיונו. אם הארכיון הפרטי מנגיש אותו לחוק, אזי הארכיון הפרטי גם מחזיק בחומר מסווג שאסור לו להחזיק, גם מנגיש אותו למי שאיננו מורשה, עובר על חוק שכחתי איזה, ואף אחד לא יוצא מזה נשכר, כי בסופו של דבר החומר לא מגיע לארכיון המדינה לא נחשף ולא מגיע לידי

כמובן היא לא נותנת הסמכה לאף אחד לעשות דברים שהחוק לא מסמיך אותה, לגנזת יש סמכות לדרוש ידיעות מכל אדם, דרך אגב וכך גם ארכיונים פרטיים, לגבי חומר שנמצא

והדבר העיקרי שלשמו באתי יחד עם אשתי. אני רוצה לענות לך אם אפשר שאלה שאלת לגביך באופן אישי, אני מתמודד נפש כבר קרוב ל- 40, 50 שנה, עברתי 22 אשפוזים כפויים למרות שאני

אני רוצה לסכם חברים ולהגיד לכם, שהוועדה מפצירה בבעלי התפקידים הבכירים לעמוד בלשון החוק של חוק הארכיונים. לפרסם לציבור מהי מדיניות החשיפה של חומרים ומה הקריטריונים למדיניות